שלום,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה בעניין הצעת חוק ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים. בעצם שם החוק: הצעת חוק המאבק בטרור מניעת שחרור על-תנאי ממאסר על מי שהורשע ברצח או בניסיון לרצח. אנחנו עכשיו צריכים קודם כול להצביע על רוויזיה כדי לעשות את התיקונים הרלוונטיים בחוק. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגדה?

הרוויזיה התקבלה, אפשר לעשות שינויים בחוק. השינויים שאנחנו מדברים עליהם הם שינויים כדלקמן: אחד, זה נושא יהודה ושומרון.

היועצת המשפטית, תבהירי בקצרה. בדיון הקודם התבקשנו על-ידי הוועדה לנסח את ההסדר כך שיחול גם על מי שהורשע בבית משפט צבאי באיו"ש ומרצה את עונשו בישראל. אחרי שעשינו התייעצות גם עם משרד המשפטים וגם עם יועמ"ש איו"ש רצינו להביא בפני הוועדה את הנוסח שלמעשה אנחנו מתקנים בו את החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, שהוא זה שבעצם מכיל את הסדרי חוק שחרור על תנאי ממאסר על מי שמרצה את עונשו בישראל. בעצם פה אנחנו אומרים, בדומה לתיקון שאנחנו עושים בחוק המאבק בטרור, שבאותם מקרים שבהם בעבירות רצח או ניסיון לרצח של מעשי טרור לא יחולו אותם הסדרים של שחרור על תנאי ממאסר. אני אקריא את הנוסח בנושא הזה.

בעצם זה יהיה סעיף 2: "תיקון חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) 2. בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז 1967, בתקנות המובאות בתוספת, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת, בתקנה 6, אחרי תקנת משנה (א1), יבוא: "(א2)סעיף 40א לחוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016 (להלן, חוק המאבק בטרור), יחול על מי שנגזר עליו עונש מאסר בשל ביצוע עבירה של גרימת מוות בכוונה או ניסיון לגרימת מוות בכוונה, בהתאם לצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע 2009, שוועדת שחרורים מיוחדת לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001, מצאה על יסוד פסק הדין בעניינו כי עבר עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור."" יש מישהו שרוצה להעיר הערות,

לפני שאנחנו מעדכנים את הנוסח הזה? אחרי זה אנחנו גם מביאים את זה למליאה. מי ניסח את זה? כעורך דין פלילי אני אומר את זה למה עבירות גרם מוות בכוונה? אלו עבירות לפי ההצעה בדבר - - - למה לא לכתוב הריגה או רצח? כי זה יותר - - - כי אלו לא ההגדרות של העבירות הדומות לרצח ולניסיון לרצח שיש לנו בחוק העונשין. העבירות המקבילות לזה בצו בדבר הוראות הביטחון, כך הן נקראות, גרימת מוות בכוונה,

זה נוסח שקיים היום.

בתחיקת הביטחון. זאת בדיוק החקיקה באיו"ש. וזה בעצם יכיל את החקיקה גם על מי שביצע - - - על מי שהורשע באיו"ש ומרצה את עונשו בבתי הכלא הישראליים. אבל זה כולל גם הריגה, למען - - - זאת לא הריגה. ההסדר כולו, גם לגבי חוק המאבק בטרור, לא הוחל על הריגה, הוא הוחל על רצח ועל ניסיון רצח. אבל מוות בכוונה, כוונה יכולה להיות - - - ההגדרה של זה זה בכוונה. הכוונה היום בעצם מקבילה זה לא אחד לאחד אבל זה בדומה לעבירת הרצח.

אני חושב ששכנעת אותנו.

מישהו רוצה הערה אחרונה לפני שאני עובר להצבעה על הנוסח לאחר התיקונים והשינויים?

אז מי בעד הנוסח? יש לכם רק שניים. יש פה רק שניים לליכוד בוועדה? אז אנחנו רוצים להכפיל את כוחנו. אמרו שיש גיוס. ב-10:00 הגיוס. הצבעה בעד, פה אחד הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול

התשע"ט 2018,

התמיכה שלהם לא קובעת. עכשיו ההצעה מקבלת משקל. שלושה היו בעד. פה אחד עם תוספת. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:44.